שלום לכולם. אנחנו מתכנסים כאן לדיון שני בנושא של

אליהם מצטרפים גם מיכל רוזין, גבי לסקי,

עלי סלאלחה ואלון טל. הדיון הקודם שעשינו בנושא הזה היה דיון מאוד מעניין, מאוד פורה,

גם דיון מאוד מרגש. אני רוצה להודות לכם בהזדמנות הזו, אני חושבת שזו אחת